אני מבקש מהיועץ המשפטי להבהיר איך ומה אנחנו מצביעים - גור, בבקשה. זה באמת מצב קצת לא שגרתי מבחינה פרוצדורלית,

היה לנו נוסח שבו לא היתה הגבלת ימים, ואז התקבלה הסתייגות להוסיף הגבלת ימים, והוגשה עליה רביזיה. הרביזיה התקבלה. זה אומר שעכשיו

לא, כי הרביזיה נפתחה זה חזר לשולחן.

אני מעלה להצבעה את החוק בנוסח הוועדה כולל סעיף החמישה ימים, הסתייגות 5ו המפורסמת שהתקבלה. אני רוצה להוסיף: היתה אלינו פנייה מהסנגוריה

בגלל שאין אצלנו הציון של מספר הימים, אנחנו לא יכולים טכנית להכניס את זה על גבי מגבלה שמלכתחילה לא קיימת. זה לא מדויק, כי ההסתייגות שלנו אומרת, שרק בהינתן ששיקול הקורונה היה השיקול המכריע, שרק בגללו כי כל הסיבות האחרות היו אמורות,

השופט מאריך את המעצר אז אנחנו מגבילים את זה לחמישה ימים. זה נכון גם לשיפוט צבאי כמו לשיפוט אזרחי. אסביר. הסעיף הזה תמיד חל כשקיימת מילה "מעצר". הוא אף פעם לא מדבר על מעצר בגלל קורונה. תמיד מיתוספת לזה עילת מעצר, גם בלי הקורונה.

טכנית, מדובר רק בסעיפים של המערכת האזרחית. אם אנחנו מחליטים לקבל את זה לדין האזרחי, אתם מעדיפים שזה יהיה או לא יהיה בחוק השיפוט הצבאי? מה שקבענו ופנינו בעניין הזה, והתובע הצבאי הראשי נתן הסכמתו בגלל שיש לנו קושי להכניס את זה לחוק, התביעה הצבאית לוקחת על עצמה שאם בנוסח האזרחי מתקבלת מגבלת חמשת הימים, התביעה הצבאית לא תגיש בקשה למעצר- - - בכל פעם במקרה שבו מתקיימות הנסיבות של התיקון הזה. אנחנו צריכים לעשות חוק. עמדתכם היא שהייתם רוצים שבחש"צ יהיה סעיף מקביל, או לא יהיה סעיף מקביל? עמדתנו היא שלא נכניס בתוך החש"צ סעיף מקביל. זה בעייתי מבחינה חקיקתית, אבל כן ניקח על עצמנו את המגבלה הזאת- - הבנתי את העמדה. מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס? עמדתי היא שזה לא יהיה בתוך הפרק הצבאי, בהסתמך על הדברים שאמרה רווית דנינו. אנחנו יודעים את עמדתה של הסנגוריה הצבאית. זו עמדתי. לאור מה שאמר היושב-ראש, הנוסח הוא זה שהיה בפניכם,

למעט הנושא של החמישה ימים, שהיושב-ראש אמר: הוא נכנס רק לחוק המעצרים

ובצבאי הוא מתבסס על האמירה של הפרקליטות הצבאית שמנחה את עצמה באופן וולנטרי לא לבקש את זה זה הנוסח. מהנוסח הזה חברת הכנסת פלוסקוב אמרה: אני רוצה להסיר את המגבלה של החמישה ימים לחוק המעצרים. תודה, גור. מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת פלוסקוב?

הצבעה בעד ההסתייגות 7 נגד 6 ההסתייגות נתקבלה. ההסתייגות התקבלה.

התחלנו לעבוד, סוף-סוף. כבר היתה על זה רביזיה. אפשר, לדעתי, לבקש רביזיה על החוק בכללותו. אי-אפשר לבקש עוד רביזיה. אפשר לבקש על החוק בכללותו. זה על אותו עניין שנכנס וחזר,

והיה עליו כבר רביזיה. אני חושב שזה לא הגיוני לאפשר בהקשר הזה. התקנון אומר: פעם אחת רביזיה על נושא. ניכנס למעגל ככה. זה 45 ימים. אני מברך את הקואליציה על ניצחונה המרתק.

נכנע, משה. אתה נכנע. תתביישו. אתה מצביע נגד ההסתייגות שלך. זה ההסתייגות שלך. על מה אתה מדבר עכשיו? הקואליציה שלך הפילה את זה. - - - - - - למען הסדר הטוב, למרות שאין רביזיה, כדי לגמור את הסאגה הזאת, אני חושב שעכשיו, לאור העובדה שהחוק לא כולל, יש לכם הזכות להעלות את זה למליאה כהסתייגות. אנחנו מעלים את כל ההסתייגויות שלנו. על ההסתייגות של החמש תצביעו שוב, למען הסדר הטוב, של החמישה ימים. בלי עוד אופציה לרביזיה. אתם מעלים אותה שוב? אנחנו מעלים. כדי שיוכל לעלות במליאה. אנחנו מעלים את כל ההסתייגויות שלנו. גם מרצ מצטרפים אלינו. גם יש עתיד מצטרפים. החוק הוא הנוסח שהוצבע בוועדה, בלי החמישה ימים. מי בעד החוק כנוסח

יש לי חדשות בשבילך הם גם חלק מהממשלה העתידית. זכותו של חבר כנסת חדש להביע פליאה על העולם המאוד מוזר, על אמת, שאליו הוא נכנס. חבר הכנסת סגלוביץ, בבקשה. שוב זה שאמרתי שאני חבר כנסת חדש לא אמרתי באותה נשימה שאני טמבל. אלה שני דברים שונים. כל מי שרצה וחשב ואני ביניהם והשתכנעתי אחרי דיונים ארוכים, שנכון להגביל את החמישה ימים לטובת האזרחים כולם,

שיש איזשהו סייג במקרה הקיצון. אני השתכנעתי שזה הדבר הנכון לעשות,

חסרי ישע, למשל. ממשלה חסרת ישע. הממשלה שלך היא חסרת ישע. חברים, בבקשה, אני מבקש לתת לחבר הכנסת סגלוביץ להשלים את דבריו. אני רוצה לומר שבעניין הזה בסוף, אחרי התלבטויות זו דעתי היה נכון לשים את המגבלה הזאת,

בסוף כל מי שרצה את המשטרה חלק - התהפכו בגלל שיקולים בלתי ענייניים, כי בסוף החוק הזה, היתה התלבטות אם זה הזמן לשים אותו על השולחן, אבל אמרנו כולם נמצאים במצב. צריך לתת כלים למשטרת ישראל בראייה צופת פני עתיד. הצבעתם כפי שהצבעתם אני לא שופט אתכם. אני רק נותן לכם חומר למחשבה להצבעות הבאות. תודה. אני רוצה לסכם.

אני רוצה להסתכל על התמונה הדולה של החוק הזה, כפי שהוא נכנס לוועדה, וכפי שהוא יוצא ממנה, וגם לטובת הרבים פה שלא היו בדיוני הוועדה.

כפי שאמר חבר הכנסת סגלוביץ, היה דיון מאוד רציני ומהותי, וגם הוא,

וגם אני את דעתנו על הסעיף הזה שינינו יותר מפעם אחת כי זה היה באמת עניין של לפה ולשם. בסופו של דבר אסכם בעניין החוק הזה כך: אחת, זה חוק שדעתה של כל הוועדה, כולל מי שנכחו בדיונים, היא שלו היינו נדרשים לחוקק אותו לשעה הזאת שבה אנחנו נמצאים - לא היה בו צורך. המספרים מאוד קטנים, לא הוכח לנו שום מקרה שבו עד היום הגיעו לדיון, ועילת הקורונה בכלל עלתה כעילה להארכת מעצר או שיקול בהארכת המעצר, אבל אנחנו הרגשנו ופה לא היתה חלוקה של קואליציה או אופוזיציה עתידית שבסופו של דבר אם נשים לו סייגים נכונים, וכרגע השאלה אם הסייגים האלה כוללים חמישה ימים או לא, היא משנית שבמשנית, אם נשים לו סייגים נכונים, טוב לוועדה שתשים אותו ותקדם אותו כדי שיינתן כלי בידי שלטונות החקירה למקרה שאנחנו מאוד מקווים שלא יקרה, והוא שכמות התחלואה מאוד תגדל, וכמות החקירות מאוד תגדל, ואם הדברים האלה ייעשו סיטונאי, טוב שיהיה להם הכלי הזה, אחרי שגם השתכנענו שבסך הכול הם משתמשים בזה באופן מושכל. לא רק השתכנענו. אני רוצה להדגיש את השינויים שכן נעשו פה בוועדה: הוכנס סעיף שלם שנמצא בתקנות שעת חירום, שנוגע לשיקולי חיוניות המעצר. הוכנס סעיף לבקשתו של חבר הכנסת סגלוביץ, שמאוד בקי בדברים האלה, של חובת השופט לתת נימוקים. קוצרה הוראת השעה מ-90 יום ל-45 יום, וזה אומר שאם אנחנו בוחנים מצב עתידי עוד 45 הוועדה הזו או ועדה אחרת, שזה יבוא בפניה, תוכל לומר: הוצדק, ולא צריך את זה בכלל, ולוותר על זה, ובסופו של דבר יצרנו פה כלי מאוזן שהשאלה, אם הוא כולל חמישה ימים או לא, היא שאלה משנית. אני רק מדגיש, אדוני היושב-ראש, מה שאמרתי: אנחנו הגשנו הסתייגויות על כל החוק. אנחנו עומדים על כך שההסתייגויות של כל הרשימה המשותפת הגשנו שהכול יעלה. הכול יעלה למליאה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:19.